אחר צוהריים טובים.

היום יום שלישי, כ"ט בסיון התשפ"ב, 28 ביוני 2022 ועל סדר היום קביעת ועדות לדיון חוק. יש לנו כאן 3 הצעות זהות.

זאת המטרה שלהם. אנחנו מדברים כאן על איך אנחנו מטייבים את חייהם של ישובים שעל פי רוב הנושאים שלהם אלה גם ישובים שחלקם ישובים שעוסקים בחקלאות וכולם בכל מקרה במרחב הכפרי המקום המתאים לדון בו, זה בוועדה שעוסקת כל הזמן בסוגיות האלה, שזאת ועדת הכלכלה. זה היה פעם בוועדת החוקה, באותם זמנים זאת הייתה יותר שאלה בעולם החוקתי אל מול בג"ץ, אל מול שוויון, אבל אנחנו יודעים שבג"ץ כבר לא פסל את החוק הזה והחוק הזה בא להיטיב עם אותם ישובים שזקוקים לכך והרבה נושאים שלהם נדונים בוועדת הכלכלה. לכן בחרנו בוועדה הזו וחשוב לי להדגיש את זה.

מילה. יכול להיות שבהחלט החוק הזה, כמו חוקים אחרים שנדונים כאן בהרבה ועדות, משלב או כרוך גם בשיקולים מהמשפט החוקתי אבל אם לדבר במונחים משפטיים מבחן הרכיב הדומיננטי כבר איננו חוקתי. עברנו את התהליך הזה. הרציונל שמאפשר סוג של ועדות קבלה כדי לשמור על מרקם קהילתי של ישובים קהילתיים במרחב כפרי כדי לאפשר להם להתפתח, הרציונל הזה כבר הוכר, עבר בחקיקה, קיבל הסכמות. הרכיב החוקתי הוא איננו הרכיב הדומיננטי. שם יש שאלות של איזונים, להבין בדיוק מה המאפיינים הקהילתיים, מה הצרכים הקהילתיים, מה ההשפעות הכלכליות של חוק כזה, איך הוא מתחבר עם אלמנטים תכנוניים כאלה ואחרים במרחב עם תפיסות תכנוניות וכולי. זה בהחלט מתאים לוועדת הכלכלה שדנה בזה הרבה. לראיה החוק שהסדיר את חוות הבודדים באזור דרך היין בנגב אושר בוועדת הכלכלה. החוק להסדרת מגורי מגדלים (שטחי מרעה) שאנחנו עדיין בתהליכים וכנראה יחכה לכנסת הבאה נמצא בוועדת הכלכלה. כל אחד מהחוקים מערב גם שיקולים מתחום עולם המשפט החוקתי וזה בסדר. אני בא מוועדת כספים, גם שם יש דיונים של משפט חוקתי, חקיקה רטרואקטיבית וכולי, אבל הרכיב הדומיננטי כאן איננו השיח החוקתי אלא באמת השיח ההתיישבותי, הכלכלי, הקהילתי, אורח החיים, שאלות של פתרונות תחבורה שנמצאים ספציפית בוועדת הכלכלה. נראה לנו שזה יותר מתאים לשם.

חבר הכנסת פינדרוס, אתה רוצה להעיר משהו? אני חייב לומר שכל מה שאמרו אורית ובצלאל, לא שכנעו אותי. יכול להיות שזה היה צריך להידון בוועדת חוקה, אבל מכיוון שיש כאן תאונת דרכים וועדת חוקה מתנהלת לא בצורה חוקתית, אין סיבה להעביר לשם את החוק הזה. תודה רבה. חברת הכנסת סילמן, את רוצה להתייחס? ברוכה הבאה לוועדה. אנחנו עוברים להצבעה. הצבעה אחת על שלוש ההצעות. מי בעד העברת שלוש ההצעות לוועדת הכלכלה?

עובר לוועדת הכלכלה. היושב ראש, פרוצדורלית אתה חושש מרוויזיה או שלא צריך?

אין צורך.

בעזרת השם אנחנו ניפגש מחר ב-9:00 ונביא עזרה ליישובים האלה. תודה רבה לכם. אנחנו עוברים לסעיף 6, הצעת חוק להבטחת פיצוי לתושבי גבעת עמל, התשפ"ב-2022 (פ/3634/24) של חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי כנסת. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את זה לוועדת הפנים והגנת הסביבה. נשמעה הצעה במליאה להעביר את זה גם לוועדת הכספים. אנחנו נצביע על העברת הנושא לוועדת העבודה והרווחה.

פה אחד. הצבעה אושר אושר פה אחד.

אנחנו עוברים לסעיף 5,

מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 99), התשפ"ב-2022 (מ/1517). המלצת הלשכה המשפטית להעביר לוועדת הכספים. הייתה הצעה גם להעביר לוועדת הכלכלה. אנחנו נצביע על העברה לוועדת הכספים.

2. פה אחד. הצבעה אושר אושר פה אחד.

כעת אנחנו עוברים לסעיף האחרון בסדר היום, סעיף 4, הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון שימוש בזרע חייל שנספה למטרת המשכיות), התשפ"ב-2022 (פ/2994/24) של חברת הכנסת עידית סילמן.

שיהיה לנו היום עוד סעיף שמשום מה לא נמצא. יש לנו את חוק הכנסת שהיה אמור לבוא לסדר היום ועוד לא הגיע. הפיזור?

של הסיעות.

אימא של בראל עוד לא הגיעה.

את רוצה עכשיו לומר כמה מילים? כן. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר לוועדת העבודה והרווחה. נשמעה הצעה במליאה להעביר את הצעת החוק גם לוועדת החוץ והביטחון. היו בעבר עוד שתי הצעות חוק בעניין והן הועברו לדיון בוועדת העבודה והרווחה ולכן ההמלצה היא, ונצביע עליה, להעביר לוועדת העבודה והרווחה. שיתפתי גם את פינדרוס בעניין הזה. זאת הצעת חוק שכתבנו גם אני וגם חבר הכנסת צביקה האוזר. אתם מכירים את זה עוד מהגלגול הקודם שלו של פטור מחובת הנחה. גם חברת הכנסת מאי גולן הגישה אותו בכנסות קודמות. השינוי של החקיקה של מה שקיים אצלי בחוק, שהוא פחות או יותר זהה לחוק של חבר הכנסת האוזר, וגם עשינו אותו ביחד, שבהצעת החוק שלי הוספתי את ההיבט ההלכתי. אנחנו יודעים שהנושא של קצירת זרע מחייל שנספה וחוק ההמשכיות באמת טומן בחובו הרבה היבטים גם הלכתיים ובאמת כרגע לא חשבנו שהחוק הזה יעלה לקריאה ראשונה בגלל ההסכמים אליהם הגיעו זה עולה לקריאה ראשונה. היה חשוב לנו להכניס בתוך זה גם את ההיבט הזה, את ההיבט ההלכתי ולכן להעביר את זה לוועדה. תכננו שיהיה תהליך ארוך יותר. בחוק שלי יש ועדה ציבורית, בסיכום עם המשפחות. זו ועדה ציבורית שכוללת בתוכה גם אנשי הלכה ודת שיוכלו להביע את עמדתם וגם להיות חלק מההחלטה שמתקבלת בסופו של דבר. לכן עשינו את השינוי ואת ההתאמה הזו בחקיקה. אנחנו ממליצים להעביר לוועדת העבודה והרווחה. אני רואה שהגיעה לכאן אימא של בראל חדריה שמואלי, ניצה שמואלי, שהיא באמת שותפה לכל העשייה הזאת ולחקיקה. אנחנו כבר בסוף הדיון אבל אנחנו מקדמים בברכה גם את גברת ניצה שמואלי,

את חבר הכנסת האוזר וגם את חברת הכנסת רוזין. זה הסעיף האחרון בסדר היום. אני אחזור על הדברים כי אתם כאן. ניצה, שלום. הסברתי שהצעות החוק שלנו פחות או יותר זהות וההבדל היחיד הוא בוועדה הציבורית שכוללת את אותו היבט הלכתי, נציגות להיבט ההלכתי בתוך הוועדה. ניצה היקרה, אני שמחה שאת כאן. אני שמחה שאנחנו מצליחים להגיע לשלב הזה ולהעביר את זה לקריאה ראשונה בחקיקה. אני יודעת כמה את היית אמיצה. אני רוצה להודות לחבר הכנסת צביקה האוזר שנלחם למען החקיקה הזאת ועמל עליה רבות. אני רוצה להודות למשרדים, למשרד הביטחון ולמשרד המשפטים ולכל השותפים. השלב הזה הוא העמדת 3 ההצעות במקום אחד ולדון בהן בוועדה. אני אומר כאן שנכון לעכשיו יש התנגדות של הייעוץ המשפטי לקיים דיון בלוחות הזמנים העומדים לרשותנו לקריאה ראשונה. אני חושב שבראייה כוללת ובשים לב לחוקים אחרים שנדונים בקצב זריז, גם זה ראוי. אמנם לא התייעצנו אבל אני בטוח שאת מסכימה שאנחנו בקריאה השנייה נעשה את הכול בדיונים האופטימליים. לגמרי. לכן הכנסנו שם ועדה ציבורית. לא סתם הכנסנו אותה.

זה חשוב כי בעצם זה נושא מורכב. כשביקשנו יחד עם יושב ראש ועדת הכנסת ניר אורבך פטור מחובת הנחה, צביקה בא ואמר שזה חוק שצריך לשבת ולא לקבל פטור מחובת הנחה כי יש לזה משמעות. אנחנו לא רוצים להיות לחוצים בתהליך שלו.

זה טיעון חזק להעביר את זה בקריאה ראשונה כי זה ישב את כל הימים.

זה גם ישב את כל הימים וגם באמת עשינו עליו עבודה גם בחקיקה שלו, גם בתיקונים ובחקיקה שלנו וגם אצל מאי גולן. האמת היא שעשינו תהליך גם מול המשרדים. והוא עמד לעיון הציבור בהקשר הזה.

את מלוא הימים שהיה צריך לעמוד. תודה רבה לחבר הכנסת האוזר ותודה רבה לחברת הכנסת סילמן. זה בהחלט חשוב. שאלה. אני רוצה להבין את הפרוצדורה. החוקים שעכשיו עלו, אלה חוקים שעברו טרומית?

טרם נדונו בוועדה. מה בעצם הפרוצדורה כאן? החוקים עוברים לדיון בוועדה. יש חוקים שכבר עברו קודם. זה מצטרף אליהם וההבדל היחיד שלו זה שהוא מכניס ועדה ציבורית. אני לא מדברת על המהות. היא מדברת על הפרוצדורה. יש לי בעיה מהותית עם שני חוקים שעלו כאן עכשיו אבל זה לא הדיון כרגע. לכן אני שואלת פרוצדורה. לא סתם אני שואלת. האם לפני שעשית את הדיון הזה וידאת שאכן הוועדות יתקיימו? כן. ממה שנאמר לי אין הסכמה על חוק אם לא ידוע בוודאות שהוועדה מתכנסת לדון בו. האם יש הסכמה עם ועדה שפותחת דיון ודנה ומכינה אותו למליאה? יש מערכת סיכומים בין הקואליציה לאופוזיציה על הצעות חוק שעוברות מכאן לדיונים בוועדה. זה חוק שהוא על המכסה של האופוזיציה וזה עובר לדיון בוועדה. זה מתואם. אני רוצה להביע לפרוטוקול את מחאתי ששני החוקים שעכשיו עלו כאן הם חוקים שצריכים לדון בהם לעומק בין אם אני מסכימה או לא מסכימה. אני חושבת שאפילו מי שחשוב לו שהחוק הזה יעבור, שני החוקים, צריך לדון בהם לעומק בצורה רצינית. לעשות מחטפים עכשיו, לעשות דיון לפתוח לאיזה חצי שעה-שעה ולעשות מה שנקרא יאללה, אפשר להעלות למליאה לקריאה ראשונה. על איזה חוקים את מדברת? ועדות קבלה ועל החוק של סילמן. חברת הכנסת רוזין, אני לא מתווכח עם עצם הטענה. יש הצעות חוק זהות שמצרפים.

ממש לא. אלה הצעות שעברו טרומית ורוצים עכשיו שהם יעלו למליאה בקריאה ראשונה. כדי להיכן אותם לקריאה ראשונה צריך לקיים דיון מעמיק במהות החוק. אנחנו עושים כאן מחטפים לפני בחירות? אנחנו איבדנו את היקר לנו מכל.

הוויכוח שלי הוא לא איתך. חברת הכנסת רוזין, אני רוצה לומר לך שהאמירה שלך היא נכונה. עקרונית היא נכונה אבל זאת טענה לא לוועדת הכנסת אלא לוועדת העבודה והרווחה. אם היא לא תסיים את הדיונים שם, זה לא יעלה למליאה. אם היא תסיים, זה יעלה למליאה. כאן רק מנתבים. הוועדה היא נכונה אבל לא כאן. אני מסכימה. אני מצטרפת. השאלה גם מה כמות הדיון שהוועדה תספיק לעשות. אנחנו כאן נתנו את ההתחייבות שלנו לתהליך למרות שאת צודקת וזה לא מעיד על כלום אבל גם חבר הכנסת האוזר ציין שאלה חוקים שבהתחלה חשבנו אפילו להעלות אחד מהחוקים לפטור מחובת הנחה ולא עשינו את זה בגלל החשיבות של החוק והמשמעות שלו. נתנו לו לנוח כמו שצריך כדי שיהיה עליו דיון גם בין המשרדים. חברת הכנסת רוזין, תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה. אני מגיש, זה כרגע כדי לנווט את הצעת החוק לוועדה שתדון באופן מהותי. כרגע זה הליך שהוא מעין פרוצדורלי.

הצבעה אושר פה אחד אושרה העברה לוועדת העבודה והרווחה עם ברכת הדרך שלנו. תודה ניצה והילה שהגעתם. חבר הכנסת האוזר, תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 16:18.